הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש. אנחנו רוצים כרגע לעבור על השינויים בנוסח כפי שקבענו אתמול, כפי שמופיעים. התיקון הראשון בעמוד 3 הוא ביחס להפרשי הצמדה וריבית. בסעיף 3 דובר בוועדה על כך שכשמדובר באיחוד עוסקים, הכוונה לתקופת הזכאות. הכנסנו את זה גם ביחס לשותפות, שלעניין עוסק הרשום בתקופת